קצבת הזקנה משולמת דרך התקציב של המוסד לביטוח

אחוז השיפוי על הגבייה שזה מה שיש בתוכנית 271101, התוכנית

אני לא מצליח לשמוע את התשובות. המקור של הפנייה הוא אשראי שיועד לרשויות המקומיות בגין תוכניות הבראה. בגלל שמדובר

הועלו כאן טענות על ידי שני חברים נכבדים

לגבי הנוהל שאצלנו שהוא דבר חשוב עד מאוד. אני מבקש מהיועצת המשפטית להשיב להם. בבקשה. לפי הנוהל ההיסטוריה התקציבית שצריכה להיות מבוקשת היא ביחס לשלוש השנים האחרונות, לא ביחס לשנה הנוכחית שבה ניתן העודף. יש כאן דברי הסבר לשלוש השנים האחרונות. התכלית של זה הייתה שחברי הוועדה יוכלו להשוות ולראות מה קרה בשנים קודמות בכל השנה לעומת אותה שנה כשהם אמורים לדעת מה היה העודף האחרון שהם עצמים אישרו בחודשים האחרונים. הערה לאוצר. אם אפשר שאת ההיסטוריה התקציבית תצרפו לנו תמיד לדברי ההסבר ושלא נצטרך לבקש אותה בהשלמות כי זה הנוהל והוא מאוד ברור. לא הצלחנו לעבור על זה. בגלל שזה רק בהשלמות, לא ראינו את זה.

לא ראינו. לא ידענו. השתכנענו. אפשר להצביע אדוני.

בפנייה הנוכחית זה הגיע ביחד. אנחנו נעביר את המסר לגבי יתר הפניות. אני רוצה להשיב לבצלאל. לגבי העניין של 21 הימים. לפי הנוהל שעשה היושב-ראש, פניית עודפים עולה כאן בוועדה. בדרך כלל עודפים מגיעים פעם הייתי נאיבי ורציתי שהעודפים יעברו בחודש מרס, שזה הדבר הנכון, היו צריכים לעבור בינואר אבל האוצר עסוק. למה העודפים מגיעים בדצמבר? דווקא העודפים האלה? העודפים האלה הועברו לוועדה אין לי כאן את התאריך אבל זה הדיון השלישי בו אנחנו מגיעים לוועדה. ב-3 בנובמבר 2018. הגיוני שלוועדה לוקח חודש עד שמקיימת את הדיון. אני תכף אסביר למה זה בא רק עכשיו. אני אוהב את התמימות כאן. אנחנו בסדרי עולם חדשים. זה לא עבר בפעם הקודמת ואני באתי לבצלאל להתנצל והוא אמר לי שזה לא נורא. אמרתי לך שזה לא נורא. אני הלכתי להתנצל כי לא הצלחנו. אדוני, צריך להצביע על הרביזיה. אני אמרתי ב-13:20. מותר לי גם לנמק את הרביזיה. אני עוד לא קיבלתי תשובה למה זה הגיע רק עכשיו. העברת 12 אחוזים, השלמת 12 אחוזים מהעודפים נעשתה לאחר בחינה של ביצוע בפועל ביחד עם הגוף כדי לא להעביר עודפים שוב בשנה הבאה אלא להעביר אותם רק בכפוף לביצוע בפועל לאחר שנבדק שיש ביצוע בפועל של הסכומים. אדוני, אפשר להצביע על הפנייה? גפני, נורא מפריע לי הרעש הזה. אני לא יכול לשאול את השאלות. אני אפריע לך עם רעש? בפנייה הזאת יש גם תקציבים לישוב יצהר? יכול להיות שלא בגלל שקצינת המינהל האזרחי כתבה שאסור לסייע לישוב הזה בגלל שיש בו עבריינים? התקציבים שמועברים כאן הם תקציבים שחויבו בשנת 2017. אתה יודע את התשובה אדוני חבר הכנסת.

אני לא יודע את התשובה. אני שמעתי שקצינה אמרה דבר שבעיני הוא בלתי מתקבל על הדעת בעליל, שמענישים ענישה קולקטיבית 2,000 תושבים כי יש שם כנראה כמה עבריינים שרשויות החוק לא מצליחות לשים עליהם את הידיים. שמעתי את ראש המינהל האזרחי הולך ומתייצב להגנתה ומסביר כמה היא צודקת במסמך והיא נוזפת באלוף ה פיקוד שמשקיע תקציבים בהתיישבות הישראלית כי יש שם גם כמה נערי גבעות שעושים בלגן.

אולי בגלל זה דחיתם את העודף הזה עד עכשיו כדי להוציא משם את מה שנוגע ליצהר. מדובר בעודפים שנוצרו בשנת 2017 עבור הפעילות של המינהל האזרחי בשנת 2017 ומועברים עכשיו. המועד של העברת 12 אחוזים - - - זה לא מה שהוסבר קודם. מתי נבנו המחסנים של העתיקות? הם לא נבנו. המחסנים של העתיקות טרם נבנו. חידדנו לאחר מכן שמדובר כאן בעודפים בגלל חפירות ארכיאולוגיות בתל שילה, בנבי סמואל ובבית אל. מדובר בעודפים בגובה 176 אלפי שקלים בתוכנית של הארכיאולוגיה ולכן חשוב לשים את זה. מבחינת העודפים, מועד העברת העודפים היה תלוי בביצוע בפועל במהלך שנת 2018. יש כאן המון בעיות. תגיד מה הבעיות. גפני, 13:20, בוא נצביע על הרביזיה. אי אפשר לשחק עם זה. אמרת 13:20. אני רוצה ברביזיה התייעצות סיעתית. אמרנו 13:20. אני מבקש להצביע על הרביזיה.

אני מבקש התייעצות סיעתית.

כמה זמן אתה נותן לעצמך? חמש דקות? בשעה 13:25 מצביעים. אני אמרתי חמש דקות? גם אני מבקש התייעצות סיעתית. מה יש לך להתייעץ כל כך הרבה? חמש דקות לכולם. (הישיבה נפסקה בשעה 13:20 ונתחדשה בשעה 13:25.) איזה עודף מחויב יכול להיות ביחידת הפיקוח? אתם כותבים כאן עודפים המגיעים להוצאות שטרם בוצעו עקב הוצאות חוצות שנה בתחום ההריסות. הריסת

איזה הוצאות יש?

אבל זה לא מה שכתבתם. יועצים ומחשבים יש במשהו אחר. חוץ מזה. בתוכנית 173201. אני עונה לך. כאשר אתה עושה מכרז ומשלם לקבלן על פעילות בדצמבר 2017,